בוקר טוב, הנושא פרק ד' (גז טבעי), רק סעיף 17(1) (בעניין הארכת תוקף רישיון נתג"ז) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023 . זה המשך לחוק ההסדרים, חוק שפוצל. אנחנו דנים בו מחדש. מישהו רוצה להסביר? היי בוקר טוב. באמת זה חלק מחוק ההסדרים שפוצל. בסוף המטרה של התיקון הזה זה לאפשר לשר האנרגיה להאריך את הרישיון של נתג"ז. חברת נתג"ז עובדת במקטע הולכה של הגז הטבעי, זה בעצם מונופול טבעי ששם יש חברה אחת. איזו הולכה? מאיפה לאיפה? לצורך העניין מהחוף, מהמאגרים, או לצורך העניין הולכה שזה בדרך כלל תחנות כוח שזה צרכנים גדולים, או PRMS שזה מתקנים להפחתת לחץ שמהם מתקרבים חברות החלוקה לכל מיני מקומות. לדוגמה יש PRMS שבכניסה לירושלים שאתה בטח רואה אוו כשאתה נוסע לפה. מה זה? חברה ממשלתית?

ולמה עשיתם את זה לתקופה קצובה את הרישיון? תמיד אנחנו מעדיפים שהרישיונות יהיו לתקופה קצובה. אבל זה דבר שצריכים בחוק להאריך להם? זה לא דבר שנתנו כבר? כרגע את התקופה של הרישיון, את התקופה המקסימלית. ולכן כשי להאריך מעבר ל-30 שנים שהחוק קובע, צריך תיקון חקיקה. עברו 30 שנים? לא, הרישיון כרגע אמור להסתיים ב-2034. אז מעכשיו אתה רוצה להאריך? אז הרציונל המרכזי אחרי החוק, מאחורי ההארכה בסוף, נתג"ז היא חברה ממשלתית שההון שלה מבוסס על גיוס חוב בשוק ההון. היא מלווה וככה היא מממנת את הפעילות שלה. כרגיל, אתם אף פעם לא עונים כלום. הכל גיוסים ואחר כך זה נכנס למחיר. למדנו את השיטה הזאת .ככה בחשמל, ככה במים,

אז מה התפקיד שלכם אתם? הכל על חשבון. כל ההשקעות הן על חשבון הציבור באופן גדול. אז אמרתם מה אתם נותנים בתקציב? אבל ככה וככה זה על חשבון הציבור. לא משנה אבל אתם לא נותנים שקל מתקציב המדינה,

החוק הזה מקביל להתפתחות של החברה? השקעה של שותפים נוספים? זה לא ימנע הפרטה וזה לא מקביל להתפתחות החברה.

יש שיגידו שזה מסייע לחברה להתפתח בגלל שיש לה רישיון יותר ארוך, אז יש לה יותר וודאות למשך הפעילות שלה. זה מאפשר לה לגייס הון לטובת הפעילות שלה בתנאים יותר טובים. הבנתי עכשיו כל הסיפור של עזה גם יטפלו בזה? משה גראזי רשות הגז הטבעי. בהקשר של עזה, ככל שפרויקט לעזה, אז גם התפיסה המימונית אחרת, זה לא חלק מהאירוע. מי מממן את זה? האירופים? בדרך כלל היום, מה שמוגדר כייצוא ממומן על ידי היצואנים. ולעזה כנראה שזה יהיה המודל. ככל שיהיה קו לעזה - - - לא הבנתי. אבל בכל מקרה הרציונל,

שביקשנו, כמו שאמר יונתן, הרישיון של נתג"ז אמור לפקוע ב-2034, לנתג"ז יש עוד תוכנית פיתוח ארוכה, הסכמים שנתג"ז חותמת גם בשור המקומי, וצפויות תחנות כוח חדשות כפי שעבר בממשלה זה לפחות ל-15 שנים. אתם מספקים את הגז? תחנות הכוח של הגז?

לכל משק החשמל והתעשייה הגדולה. אתם לא מספקים לפרטיים? אנחנו מספקים ל-27 תחנות כוח פרטיות וחברת חשמל. לא למפעלים הקטנים. המפעלים הקטנים זה חלוקה. 14 מפעלים גדולים. מ-2014 אנחנו לא מחברים מפעלים, חברות החלוקה אחראיים לחיבור המפעלים. אבל אתם מספקים לחברות החלוקה? אנחנו מספקים לחברות החלוקה. 15 נקודות חיבור לששה אזורים. טוב, מי קורא? אפשר לעבור להקראה. אני רק אומר שאנחנו מתואמים ביחד עם אגף תקציבים, החשב הכללי, רשות החברות, משרד המשפטים. גם קיימנו ישיבות. אגף תקציבים אין לו בעיה, כל עוד הוא לא מממן משהו, הכל בסדר. אתה יודע - - - אנחנו לא מממנים. איפה אתם מממנים? לא בחשמל, לא במים,

איפה אתם מממנים בדיוק? כל מה שקשור לפיתוחים הגדולים במדינה אתם לא ממממנים חוץ מהרכבת. דווקא במים הם מימנו ביוב, מימנו קולחים. בחלוקה הם מימנו את הפריסה של הרשת. בחייך עזוב, זה הכל על חשבון ההשקעות, - - - המים. ברכבת אתם מממנים. תשתיות רכב ותחבורה לא ברחתם מזה. סליחה, יש לכם רווחים מהתפעול של החברה הזו? דני, אתה רוצה להתייחס? לנתג"ז יש רווחים יפים מאוד בגלל שיש גידול בכמויות. גם בכמויות שמסופקות למשק המקומי, כי הצריכות של החשמל עולות וגם יש עוד תחנות שמתוכננות לעבור, גם התחנות הפחמיות אמורות לעבור לשימוש בגז טבעי, וגם כי הייצוא גדל בצורה מאוד משמעותית, אז היצואנים משלמים בעצם את תהליך ההולכה, הם צריכים לשלם על השימוש במערכת של נתג"ז. ואתם משלמים למי? אתם מקבלים את הגז מהאסדות נכון? אז למי אתם משלמים? נתג"ז היא כמו מקורות וכמו חברת חשמל. היא בעצם המקבילה של החברות האלה. אבל הם מקבלים את זה מהאסדה. מהספק. ואתם משלמים, למי אתם משלמים? אנחנו גובים דמי הולכה מהחוף ועד הלקוח. מהחוף? ומהאסדה מי עוד רואה? הספקים מספקים לנו את הגז בחוף, אנחנו רק מוליכים את הגז, לא גובים. ועל זה אתם מקבלים? דמי הולכה. מה סדר הגודל של הרווחים בשנה? בשלוש השנים האחרונות הכפלנו את כמות הגז שזורם במערכת. במשך העשור האחרון השקענו בערך - - - אתם משקיעים? אנחנו השקענו בערך 8 מיליארד שקלים. ואתם משלמים עם זה את ההשקעות? התעריף כולל את החזר ההשקעות. תפעול, הוצאות הנהלה. וכמה הרווחתם בשנה האחרונה? כמה נשאר בקופה? כמה נשאר בקופה? כמה נשאר בקופה? 230 מיליון שקלים. ואת זה העברתם לאוצר? יוסי סוקולר מרשות הגז הטבעי.

הרווחים של נתג"ז יכולים להצטבר שנה או שנתיים או שלוש אבל בסוף זה מתגלגל להורדת תעריף ההולכה של הגז הטבעי לצרכני הגז הטבעי ואז זה מתגלגל. יש תוכנית מתי זה מתגלגל ומפחיתים? כן, נעדכן רגע. אנחנו ביצענו תיקון עם השר שעד לתיקון הזה הרישיון של התעריף יכל להיקבע בסיום של מקטע, או כל חמש שנים, המוקדם מבניהם. אנחנו ביצענו תיקון לרישיון של נתג"ז. הרי הגז צריך להוריד את מחיר החשמל בסוף, לא? אז תכף נספר מה עשינו בשנתיים האחרונות. בינתיים מממנים את ההשקעות?

אז תיקנו את הרישיון שאפשר יהיה לאשר אחת לשנה. עוד 20 שנה זה יוריד את המחיר. לא נכון, נעדכן, אני רק רוצה לתת את המסגרת.

כל ההשקעות זה על הגב של כולם. פחות מעשר שניות. בשנתיים האחרונות הטרד התעריף ב-23%, בשנה האחרונה ב-17%. בחיים לא ירד פה יוקר המחיה. למה שירד? לא ירד יוקר המחיה אף פעם, עזוב. כבוד היו"ר תעריף ההולכה, זה ברור, ירד בשנתיים האחרונות. אני הייתי חבר לעדכון אחד, אבל התעריף יורד. זה מתגלגל לצרכני - - - וזה נגרר באמת? זה התבטא גם במחיר של הגז? לא, זה צריך להתגלגל, הרי מי משתמש בזה? הרי חברת החשמל משתמשת בזה. המפעלים? לא, המפעלים פחות. עוד לא התחברו כמעט. אני רגע אעשה סדר. הצרכן משלם למעשה שניים או שלושה תעריפים. אם זה צרכן קטן הוא משלם אחד על קניית הגז, חומר הגלם מהשדה, שזה לוויתן ותמר וכריש-תנין. שזה מחיר פיקס? זה מה שהם סוגרים מול המאגרים, זה לא מחיר שהוא. מי זה הם סוגרים? המפעלים. המפעלים סוגרים ישירות מול תשובה? ואז סוגרים איתו את המחיר? לא, ואז יש עוד. רק לדיוק, אם הוא מפעל גדול אז ישירות, אם הוא קטן אז דרך משווקים. הרי הבעיה, 14 שנים, רק עכשיו קידמנו את העניין של החיבורים. העיקר זה חברת החשמל, וחברת החשמל בסוף הקצה, זה צריך להשפיע על מחיר החשמל. בסוף הקצה. רק צריך לדייק, בעיקר יש את חברת החשמל והיצרנים הפרטיים. והרבה - - - הבנת? מעמיסים את כל הפיתוח איך שלא יהיה, בעצם המדינה לא משקיעה כלום, רק יוצרת חוקים. עכשיו יש מדד של יעילות איך אתם מול האחרים? כי אולי מישהו אחר יעשה את זה יותר טוב? סליחה, אני לא רוצה להטיל ספק ביכולות שלכם לא משנה,

אני אשלים רגע את התשובה, ואז נגיע גם למדדי היעילות. נו, אז היא פטורה מיעילות? יש את התעריף שמשלמים לנתג"ז שזה בעצם להולכה של הגז, כמו של מקורות ולחברת חשמל. ויש עוד תעריף של המפעלים הקטנים, לא תחנות הכוח, המפעלים הקטנים גם שמשלמים על החלוקה.

המפעלים הקטנים עוד לא התחברו 90% עוד לא התחברו. יש 150 מפעלים מחוברים.

עוד 100 שנה. אני מקווה שהחוק שעשינו ישפיעו על החיבורים. אנחנו נקווה מאוד. אז זה בעצם המסגרת. טוב מי קורא? לפני כן רק חצי משפט אם אפשר. שמש דוד משרד הבריאות, הייתי רוצה להתייחס לתעריפים. ואיך אתה הגעת לנו? חייב לפתוח כאן סוגריים ברשותך. אם היית פונה אליי במהלך התקופה אז אני חושב שזה מתאים לפתוח סוגריים, בגלל שלא דיברנו אני חושב שזה לא לגיטימי לפתוח את זה בכנסת. על מה משרד הבריאות לא הבנתי? אנחנו מדברים פה על התעריפים, הרי ישנו תעריף שיורד מבחינת אותן חברות שמגיעות לחברות החלוקה. למשרד הבריאות יש הסכמים דרך משרד האנרגיה עם התעריפים הקבועים. התעריפים הקבועים של הגז זה 6.1. כרגע התעריפים ירדו, 4.2 ואפילו 4.1 זה לא בא לידי ביטוי. רגע, אתה עושה ערבוב. מה שאתה מדבר זה על המחיר של קניית הגז,

אבל זה חלק ישיר. אבל זה לא קשור בכלל לדיון, זה מה שאתה סוגר.

אבל אתה פותח סוגריים על סוגיה שהיא לא רלוונטית לדיון. אם אתה רוצה לדבר על פיקוח על מחירי הגז, זה לא האירוע. יכול להיות שסגרת עם לא משנה, עם מאגר כזה בצורה כזאת, זה בכלל לא קשור, זה כמו כל מפעל. אתה מדבר על הגז לבתי החולים?

הוא מדבר בעצם על מחיר הגז מהשדה, על זה הוא מדבר. בסדר, אני מציע שתסתדרו ביניכם. האוצר הוא נותן לך את הכסף ואתה קונה ביקר. אז הם נותנים את הכסף בסוף, אין בעיה. איפה הגז באיו"ש? איזה גז? מה זה שייך הגז באיו"ש? אם זה חיבורים למפעלים זה לא קשור אחד לשני. אין שם גז. איפה אין גז? במפעלים? באיו"ש, כן. אבל בשביל זה עשינו את החוק בחוק ההסדרים. פישטנו את התהליך. אני אעדן רגע לגבי גז באיו"ש. החקיקה זה בטיפול, זה לא של המשרד, זה המנהל האזרחי בעצם צריך לאמץ או לעדכן את החקיקה שאפשר יהיה להנגיש את הגז

בינתיים אנחנו ביקשנו מנתג"ז להכין תוכניות למספר צירים ששם רואים שיש ביקושים, כמו שומרון, כנראה בית"ר עילית ומישור אדומים. שם בעצם כן אפשר לספק גז טבעי, כי שם האלוף נתן בצו אלוף דרך גט"ח, זה נקרא גז טבעי דחוס, שזה מכליות, אז כך זה עובד, אבל המדיניות של השר זה לקדם גם את התשתית פיזית. וזה מתקדם? נתג"ז התקדמו עם תוכנית בציר חמש, ועשו התוויה ראשונה לכיוון מישור אדומים וזה הכיוון אבל התנאי מבחינתנו זה שתהיה חקיקה. כי אם לא אי אפשר יהיה לבצע וליישם את זה. את חוק משק הגז הטבעי עדין לא החילו על איו"ש , ולכן את החלק הזה עדיין אי אפשר לעשות. מי צריך להחיל אותו? המנהל האזרחי. כן, שם זו ממשלה אחרת. זה לא חונה במשרד.

זה האלוף, זאת אומרת צריך צו של האלוף. אנחנו תומכים מקצועית ומשפטית אבל בסוף הפעולה היא של - - - יש לי עוד שאלה אחת לחירום. האם יש מאגרים שנצברים בחירום לחס וחלילה תקלה או ירי? אז יש למעשה היום, המשק נסמך על שלושה מאגרים. לפני קצת למעלה מחצי שנה הצטרף מאגר נוסף, כריש, ומה שאנחנו מקדמים עכשיו במועצה ובמשרד זו בחינה של מאגר יבשתי באזור של ערד, ששם היה בשנות ה-60 עד לא מזמן היה גז טבעי אבל התחיל להיות מנוצל בשנות ה-60, ונתג"ז מכינה עכשיו תוכנית כדי שנוכל לעשות ניסוי לראות איך הגז, אפשר בעצם לאגור אותו במאגר הזה. ובעת חירום גם מה קצב ההפקה שלו. כמו מאגר טבעי שהוא ריק ולדחוס אליו את הגז? כן, יבשתי. מתי זה אמור? סוף הבחינה צפויה להיות עד סוף השנה, פלוס מינוס. המודלים של הבחינה. וככל שמודלים יראו שיש היתכנות, אז נבצע ניסוי בכמות מסוימת. מטרת הניסוי זה לראות איך המאגר מתנהג, שאין דליפה של גז, ושבאירוע חירום באמת אפשר להפיק אותו בקצב כזה שמאפשר אספקה סדירה למשק ואז בהינתן אירוע חירום כמו שהגדרת אותו, אז אפשר יהיה לנצל את המאגר הזה לטובת אספקה למשק. ומדובר על נפח משמעותי של המאגר? אלו המודלים שאמורים לבדוק, זה יכול לנוע בין 10%-5%, ל-20% של צריכת המשק המקומי ברמה החודשית, שזה אמור לתת מענה. זאת אומרת 10 ימים סדר גודל? בין 10 ימים לחודש, אבל זה תלוי, צריכים לסיים את המודלים, הם עושים תכנון של הניסוי ואז ככל שהמודלים יראו, אנחנו נצא לניסוי שהעלות שלו מוערכת ב-200-300 מיליון שקלים, ואם כן, אז זה כבר פרויקט של 2-3 מיליארד שקלים. וזה שווה? אנחנו חושבים שכן. טוב מי קורא? הצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני

התשפ"ג - 2023 תיקון חוק משק הגז הטבעי 17. בחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב 2002 - (1) בסעיף 15(ב) - (א) הסיפה החל במילים "שלא להגביל בזמן" תסומן "(1)"; (ב) אחרי פסקה (1) יבוא: "(2) להאריך את תקופת תוקפו של רישיון הולכה שניתן לפי סעיף 11א(א) לתקופה אחת נוספת של 15 שנים."; כן, קראת הכל? ליועץ המשפטי יש לו כמה שאלות.

ראשית רציתי לשאול לגבי ההליך להארכת הרישיון כי בעצם החוק, כפי שהקראתם אותו עכשיו, זה בעצם חוק שמסמיך ומאשר לשר האנרגיה והתשתיות להאריך את הרישיון לתקופה אחת של 15 שנים. לאחר שהחוק הזה יאושר בכנסת, מה לוח הזמנים בעצם? ומה הוא ההליך שיידרש לצורך הארכת הרישיון?

אז כמו שאמרת זה בעצם חוק מאפשר. אז לאחר שהחוק יעבור, אם הוא יעבור ואיך שהוא יעבור, כמובן בהתאם אם יהיו שינויים או לא יהיו שינויים, ואז, בעצם, אנחנו בעצם נפנה אל השר כדי להפעיל את סמכותו לפי הסעיף הזה, ואם השר ימצא לנכון אז הוא יאריך ב-15 שנים את הרישיון. ולוחות הזמנים כמובן תלויים בשר, אבל התחושה היא שהוא יעביר, כי גם השר יזם את תיקון החוק הזה. אבל כמובן אחרי שהכל יעבור אנחנו נפנה אליו. יש הליך של היוועצות של השר עם גורמי המקצוע? כלומר רשות - - -? בעיקר מי שבעצם יפנה אל השר, זה מנהל רשות הגז הטבעי, הוא בעצם זה שיפנה אל השר, ולכן זה בעצם מעין הליך היוועצות, קצת הפוך אבל הוא בא משם. הוא יפנה אליו ובעצם תהיה הארכת הרישיון. כמובן אם השר ימצא לנכון כי שיקול הדעת נמצא אצלו. אבל אנחנו מניחים שזה מה שיקרה. שאלה נוספת שלי נוגעת להיבטים של תחרותיות. שאלה אחת, בעצם הרישיון עכשיו יהיה בתוקף עד שנת 2049, כי בעצם החוק לא מאפשר הארכה לתקופות קצרות יותר.

שבעצם אתם מבקשים לקבוע כאן זה שאפשר בעצם לקבל אחת משניים, זה או לא להאריך או להאריך לתקופה אחת של 15 שנים, אז בעצם ייווצר מצב שעד 2049 אין בכלל תחרות בענף הזה או בתחום הזה. האם זה משהו שנשקל? כן זה נשקל, בכל מקרה זה די דומה למה שקורה במשקי תשתיות אחרות. גז היא מונופול ותחום של הולכת הגז הטבעי אז ממילא חשבנו שזה נכון, גם שיהיה לה אופק לגיוסים ארוכי טווח, וגם לכל מי שנסמך על נתג"ז, תחנות הכוח וכו', שיוכלו גם הם להתממן בהתאם לזה שיש להם וודאות שמי שיספק להם, יוליך להם את הגז הטבעי. ומאיפה בעצם שאבתם את המספר דווקא של 15 שנים? זו הייתה הערכה. ישבנו בצוותים מקצועיים טרם זמני וטרם זמנם של מי שיושב כאן, ביחד עם החברים האחרים במשרד האוצר. גם רשות החברות, חשב כללי ואגף תקציבים, ובסוף זו הייתה המסקנה שכדי לחזק את ההתנהלות של נתג"ז נכון להאריך את הרישיון ב-15 שנים. קיבלתם עמדה של רשות התחרות?

אנחנו דיברנו ביום חמישי אחרי שדיברנו יחד עם רשות התחרות בהקשר של ועדת הריכוזיות והם אמרו שהם לא רואים עם זה בעיה, שמבחינתם אפשר להתקדם. אבל לפי חוק הריכוזיות אתם תידרשו לקיים היוועצות? כל מה שנדרש לקיים, אנחנו נפנה אליהם. אני אענה רק שניה, להבנתנו, במקר ההזה חל חריג שאין צורך לקבל התייעצות, לא עם ועדת הריכוזיות ולא עם רשות התחרות. אבל כמובן אנחנו גם נבדוק את זה מולם לראות שאנחנו מפרשים נכון כמו שהם מפרשים את אותו סעיף ואם תהיה המסקנה אז לא נפנה, ואם הם יחשבו אחרת אז יכול להיות שנפנה אליהם,

אנחנו נבדוק את זה מולם.

לא ברמה של ההתייעצות כי קודם כל אנחנו צריכים לראות שהחוק עובר ואיך הוא עובר וכדומה. אבל אנחנו להבנתנו כנראה לא נצטרך ואנחנו נבדוק את זה מולם ברגע שהחוק יעבור. אבל מבחינה מקצועית דשדיברנו איתם ביום חמישי, הם לא רואים בעיה עם זה. ואם הם יתנגדו אז מה יהיה אחרי שנעשה את החוק? לא, בגלל זה דיברנו איתם ביום חמישי.

לא, רגע. אני אישית בעד שזו תהיה חברה ממשלתית. אני חייב להגיד לך. הם משקיעים, הם עושים את צינורות ההולכה, אז למה אני צריך לתת את זה לאנשים פרטיים? רק לדיוק, קיים לפי חוק הריכוזיות, אנחנו מדברים, החוק אומר בעצמו התייעצות עם שני הגופים, אם זו ועדת הריכוזיות ואם זה רשות התחרות. כמובן שלהתייעצות איתם יש חשיבות, יש חשיבות למה שהם אומרים וכדומה אבל עדיין זאת התייעצות. אבל אנחנו נדבר איתם ונבדוק את זה אבל כמו שנאמר פה על ידי אנשי המקצועי, ההנחה היא שהם לא מתנגדים. על מה יש להם להתנגד או לא להתנגד? קבעו בחוק שזו תהיה חברה ממשלתית. אתם משקיעים את כל ההשקעות נכון? אז למה צריך לתת את זה למישהו פרטי אני לא מבין? אנחנו לא חושבים שצריך לתת. אז למה צריך להתייעץ איתם בכלל?

איזה חוק? החוק פה הוא שנותנים את זה לנתג"ז. לא, אני מתייחס לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות. אז הוא לא חל במקרה הזה. אז זו השאלה בגלל זה שאלתי אם הוא חל או לא חל, ואנחנו בהתחלה הבנו שכן ועכשיו אנחנו מבינים שלא. אז כמו שאמרתי אנחנו חושבים שחל פה חריג של אין צורך. אנחנו נבדוק את זה מולם ברגע שאנחנו נראה - - - אז מה יקרה אם הם יגידו שיש צורך ? חבר'ה, אי אפשר לעשות בכאילו. אם הם יגידו מחר בבוקר שיש צורך אז החוק הזה הוא בעייתי. זו היוועצות. היוועצות ולא נתייחס להיוועצות? לא, הם צריכים לשקול את העצה בלב פתוח ונפש חפצה. אבל אם יש הליך של היוועצות לפי חוק הם חייבים לקיים אותו. אז בוא נבטל אותו. אם המדיניות היא לתת את זה לחברה ממשלתית, על הכיפאק הם גם משקיעים את הכל. אז אני לא צריך היוועצות, היוועצות על מה? זו היוועצות בנדמה לי. אין פה על מה להיוועץ. חוק הריכוזיות מגדיר שורה רבה של רישיונות או תחומים שבהם צריך היוועצות עם רשות התחרות. זה לגיטימי. לגיטימי למה? איזו תחרות יש פה? אתה מאשר להם עכשיו רישיון עד 2049. היוועצות על מה? רק בגלל שכתוב באיזשהו חוק שצריך? לא זה לא מקובל עליי. תבטל את זה תבטל. תכתוב שאין צורך בהיוועצות, נתתי להם, נגמר. אני לא מקבל את העניין הזה.

שום דבר, שלא יהיה.

אבל הם המונופול, על מה? עמדה של מה? לא, אני אומר אתה רוצה לתקן את חוק הריכוזיות, אני לא חושב שזה דבר שנכון לעשות.

לא, לתקן לגבי הסעיף הזה. להגיד שאני לא צריך היוועצות בכלל. אנחנו יכולים לבדוק את זה, אבל צריך בכל מקרה עמדה של רשות התחרות כי היא הרשות שאמונה על החוק הזה. אבל על מה? אתם יודעים מה? אתם משגעים אותי. אנחנו פה, בעצם החוק הזה נותן להם רישיון עד שנת 2049, הם מונופול, אז היוועצות על מה? על מה הם ייוועצו? אז עזוב, לא צריך, בוא נעשה רפורמה, ניתן את זה לפרטי, ונגמר הסיפור. יש כאן נציג של רשות התחרות? היוועצות על מה? חוק הריכוזיות המטרה שלו - - - זה לא מעניין אותנו, יש פה מצב של מונופול אז על מה הם צריכים להיוועץ? מונופול ממשלתי. אני אתן דוגמה מה רשות התחרות יכולה להגיד? אנחנו חושבים שהשוק כבר מספיר מפותח ולא חייב להיות מונופול ממשלתי מסיבה כזאת או אחרת. במקרה של הולכת גז זה לא נכון, אבל הם יכולים להעלות את הטיעון הזה לדוגמה, אני מנסה להסביר את הרציונל של החוק. נו , נגיד שהם יגידו מחר בבוקר שזה פוגע בתחרות.

תחזיר לנו את החוק לבטל להם את הרישיון? תגידו לי מה תעשו? זו היוועצות, לא חייבים לקבל את העמדה. אבל חייבים כן לשקול אותה ולבחון אותה. מחר יגישו בג"ץ כל מיני חברות פרטיות ויגידו רשות התחרות אומרת שזה פוגע, ולכן החוק הזה, מה תעשה?

בכל מקרה זה שיקול רלוונטי לכן גם העליתי את השאלה. אי אפשר להגיד שהשיקול של התחרות הוא לא רלוונטי בכלל. מאריכים בכל זאת לגוף אחד שמחזיק - - - עד 2049. לא,

ברור שהוא לא רלוונטי כי אם אתה בחוק נותן להם רישיון עד 2049,

זו היוועצות בנדמה לי. שניה אני אגיד עוד משהו.

כרגע כפי שהקראתם אותו, מדבר על הארכה כמו שאמרתי, ל-15 שנים לא עד 15 שנים. אז בעצם מה שאתה אומר זה שבעצם אין שיקול דעת. זה המצב, מה אתה רוצה ממני? אבל יכול להיות, אני לא יודע, שאולי יש אפשרות להאריך - - - אז אם יחליטו לעשות רפורמה כמו שעשו בחברת החשמל, יביאו חוק שיתייחס לרפורמה, זה הכל, ולכן אין טעם בהיוועצות הזאת, היא מיותרת. ברגע שהממשלה תחליט שהגיע הזמן לרפורמה כמו שעשו בחברת החשמל, הביאו לנו חוק, חוקקנו את החוק נכון?

אותו דבר פה ולכן אין צורך בהיוועצות, זה סתם מיותר. אני לא אוהב סתם לעשות דברים. זה מכוח חוק אחר, זה לא מכוח החוק שאנחנו - - - הבנתי. אם אתם מתעקשים על זה תכתוב שזה חריג.

שאלתי את העמדה של נציגי הממשלה, הם אומרים שכנראה לא תהיה - - - אנחנו דיברנו איתם ביום חמישי, הם אמרו שהם לא רואים שום מניעה להארכת רישיון של נתג"ז. זה מה שהם אמרו מקצועית, ובזה נחה דעתנו. לא נעשה משהו בניגוד לחוק. לא, זה שני דברים שונים. יש שאלה בעצם במהות אם מתנגדים או לא מתנגדים? והאם נדרש ההליך הפורמלי לפי חוק קידום התחרות וצמצום הריכוזיות? אנחנו מתייעצים ברשות התחרות בהרבה מאוד הליכים. זאת החלטת ממשלה נכון? זו הצעת חוק. לא, אבל הייתה החלטת ממשלה בעניין? ורשות התחרות יושבת בדבר הזה? יושבת, אז מה,

כבוד יושב הראש, אני לא מסנגר פה על רשות התחרות, אני מניח שכשהם עושים את הבדיקה הם מתעמקים, יכול להיות שהם יגידו תקשיב . מה יש פה להתעמק? אתם עושים צחוק או מה?

אז הם יתנו תשובה מהירה, פשוט. יש יתרון לא להתחיל לבחון כל מקטע בתחום התשתיות, האם צריך פה את חוות הדעת של רשות התחרות בהקשר

אוקיי אז יש לכם כמה ימים, אוקיי? תביאו לי תשובה מהם. רציתי לסיים את זה היום, אי אפשר אז אי אפשר.

מסיימים את הדיון, בשבוע הבא יכולה להיות רק ישיבת הצבעות. טוב. אני חושב, תבדוק את זה, אני רוצה שיהיה כתוב בחוק שזה מחריג את הנושא של רשות התחרות. אני לא מוכן בנדמה לי.

יכול להיות שזה לא חל, צריך לקבל מהם תשובה מוסמכת. לא לא חל, לא שהם מסכימים.

אני אומר שיכול להיות שחוק הריכוזיות בהקשר הזה לא חל, יש חריג כמו שנאמר כאן בסעיף 18 יש חריג. אז תנו לנו תשובה על זה. אם הם יגידו שחל אנחנו נחריג את זה בחוק. בחוק הזה. לא נעשה בנדמה לי. כאילו שיש תחרות ואין תחרות. זה הכל. אם נותנים לחברה הממשלתית ניתן להם. ירצו אחר כך לעשות שינויים, לפתוח את השוק הזה לגורמים פרטיים, יתקנו את החקיקה,

אוקיי לישיבה הבאה, יש עוד הערות? אוקיי אז הישיבה הסתיימה. (הישיבה נפסקה בשעה 09:32 ונתחדשה בשעה 09:35.) אני מחדש את הישיבה. בבקשה האוצר או משרד האנרגיה. לאור השאלות ששאלת לגבי עדכונים,